צהריים טובים. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החינוך בעקבות בקשות לדיון דחוף של מספר חברי כנסת בנושא ביטול הבגרויות בתחומי הדת, היהדות

זה היה בחומר", כלומר מה שהיה בחומר, אני חולקת עליך טיפה חברי היושב ראש קינלי,

בחומר, זה נצרב, חזרו על זה כל כך הרבה פעמים שזה כבר נהיה חלק ממני.

עכשיו שאלת השאלות היא איך עושים את זה. ולכן מה שאני רוצה לבקש זה רק שני דברים, אני לא

ה - חשוב לי מאוד שלא תתקבלנה החלטות לפני שיהיה דיון ממצה גם כאן בכנסת בוועדת החינוך, דיון ממצה זה לא הדיון הזה שהוא דיון קצרצר, דיון ממצה זה דיון שיורד

אני קודם כל אתחיל עם משהו שאני חושב שהוא ברור גם, גם הדוברים לפניי אמרו,

אני נפעם ואמרתי לך את זה בשיחה אישית לפני

יש לי הצעת חוק שמדברת על שישה קורסים בתחומי הרוח כדי לקבל תואר ראשון, גם - חבר הכנסת לוין - במשפטים. אני חושבת שתחומים שיורדים מבחינות הבגרות בדרך כלל נעלמים, ואני הייתי רוצה יותר הרחבת דעת ויותר טקסטים ולהרחיב דווקא גם את בחינות הבגרות

ללא,

אנחנו לא חיים בעולם דמיוני.

אנחנו מכירים את הקושי של המורים לעבוד מדרך אחת לשנייה,

רק מבחנים זה הדרך ושום דבר אחר לא. אני רוצה להגיד, חבר הכנסת משה,

אנחנו תמיד אמרנו שהמבחנים זה לא תכלית הכל ולא

שתשנה את כל השיטה ולא תשאיר חלק כמקצועות הקודש במירכאות, מתמטיקה,

פיזיקה שמקדמים אותנו הלאה לכאורה, ואת המקצועות הכל-כך חשובים בעיניי שבונים את הבן אדם, ואם נבנה את

תודה רבה, תודה רבה לחברת הכנסת וולדיגר. בבקשה, פרופסור גולדין. תודה רבה,

אנחנו יושבי ראש הוועדות נפגשנו עם השרה ועם המנכ"לית לפני שבוע,

כפול,

ועדות חינוך היו פה,

מישהו יודע איפה השעות

אנחנו פה בשביל להגיד לכם על נקודות הכשל שאנחנו רואים אותן לפני שראינו תוכנית, הרבה יותר טוב היה אם היתה תוכנית והיינו יכולים להתמודד איתה. אבל זה מתחיל מזה שמדעי הרוח ואני יושב ראש ועדת מקצוע להיסטוריה בחינוך

יש לחמ"ד וכו', זה השינוי האבולוציוני המתבקש. פרופסור גולדין, אני רוצה אם אתה יכול בעוד משפט מה הדבר שהיה חשוב לך, לא שנעשה, שייעשה ברפורמה הזו מבחינתך,

בבקשה. אני רוצה ללכת בבקשה מהקונקרטי למופשט. אתמול במהלך היום יצאתי כדי לדבר עם תלמידי שכבת י"ב, 150 תלמידים, זה היה בהר הרצל למול קברו. שאלתי

אמרתי להם, תראו, בדרך כלל מדינה שמה גיבורי תרבות על שטרות,

בשטר של 20 שקל יש את רחל בלובשטיין;

עכשיו, הוא ענה מיד "בוודאי שהיא גיבורת תרבות". אמרתי לו "יופי, ואת השיר שלה 'עקרה', המכונה בפי

אני לא אחזור על מה שאמרו קודמיי, ואני מסכימה מאוד עם העובדה שאם מבטלים,

סוג א' וסוג ב' הוא בהחלט מסוכן מאוד.

גם חברת הכנסת אורית, וגם אתה כבוד היושב ראש להיות מאוד אופרטיבית. אנחנו נפגשנו, בסוף נובמבר

אלה הדברים, תודה.

אנחנו נשמע את פרופסור שיין, חבר הכנסת שיין, ואחריו את דוקטור מיכל שאול,

הנושא הזה של מדעי הרוח, היה לי

וגם כשאימצו אותה האקדמיה למדעים אמרו נפתח עוד ועדה ועוד ועדה, זה חלק מההתפתחות הישראלית שהיא גם גלובלית במובן

דבר ראשון שהחששות מהרפורמה הם עולים מכל הקשת הפוליטית, זאת אומרת יש פה באמת חשש גדול ואנחנו

יש כמובן

כי כדי שזה יצליח זה צריך להיות אפילו יותר מושקע בהרבה מבחינת שעות ותקציבים והכשרה של מורים,

ואם ביקשתם מאיתנו להגיד משהו אופרטיבי אני הייתי

סליחה, סליחה. חבר הכנסת כסיף בבקשה ואחריו חבר הכנסת מרגי. תודה רבה אדוני ותודה רבה ליוזמים, זה דיון חשוב,

קודם כל אל תתרגשי מרוחות ה-freeze האלה שבאים להקפיא כל ניסיון לרענן או לשנות

אין הלימה,

בין המשאבים שמושקעים בחינוך לבין התוצאה. ידידי פרופסור

אנחנו משאירים מאחורה קבוצה גדולה שאין להם כרטיס כניסה לחיים.

אני נותן את זכות הדיבור לשרה לסכם כי זמנה, היא חייבת לזוז אבל היא נשארה איתנו עוד הרבה מעבר

אני חושבת שהשעות היחידות שיהיו ברזל ויהיו בונקר בתוך המערכת ויודעים את זה גם יושבי ראש הוועדות - אלה יהיו מקצועות המח"ר.

אני מוכנה, אני מוכרחה לומר לכם משהו - - - מה

זה לא, אנחנו מדברים על מקצועות שנמצאים היום בשפל, בשפל שלהם, כולל כל המיומנויות האלה שאתם הצגתם כאן על השולחן,

יש להם את הבמה לבוא ולהביע את עצמם

את זה אתם זוכרים, וזה מה שאני רוצה עבור הילדים שלנו. עכשיו,

היה נציג ה-OECD לפני כשבועיים בישיבת ממשלה, הציגו שקף והראו שמדינת ישראל לומדת הכי הרבה שעות.

אבל האפקטיביות יורדת, הם הראו את המדינות שלומדות פחות שעות עם אפקטיביות מאוד מאוד

מלווה מתוך בית ספר שיהיה אחראי על התכנון של כל הדבר הזה, אנחנו בונים את זה לבינה על לבינה, אנחנו לא זורקים אף אחד לים ואומרים לו תשחה, אנחנו בונים את זה ביחד, והבנייה של זה תתחיל מיד אחרי פסח. אז שתבינו שאנחנו לא באים להפוך אף אחד ובטח לא לטלטל אף אחד,

מפתחים ממש מערכי שיעור כדי שאנחנו נוכל להביא למורים תוכניות שהם יוכלו להשתמש בהם, כי ברור לי שבכמה חודשים הם לא יוכלו פתאום להפוך את המקצוע ולבנות את הכל מחדש ואני רוצה לעזור להם בעניין הזה, חלק מהמשימות יהיו דיגיטליות וחלק יהיו פרונטליות בכיתה ויהיו הרבה מאוד צורות של למידה. אז יהיו ארבעה אירועים כאלה שהם פנימיים, ויהיה אירוע אחד חיצוני שזה העבודה שאנחנו מדברים עליה, שבעיניי היא הסיפור הגדול מכל בחינה שהיא, מבחינת התוכן, מבחינת היכולת שלנו לבחון את הילדים במיומנויות שלהם, ביכולת שלהם לרכוש מיומנויות שהיום הם בכלל לא רוכשים אותם, הם בכלל לא נמצאים על סדר היום בתוך המערכת, בטח לא בי' עד י"ב, וזה ככה פחות או יותר הנגזרת, אנחנו שוב, מדייקים את זה אבל אנחנו נבוא ונציג את הכל בצורה מפורטת. עכשיו, איך אני דואגת שזה לא ייפגע? שמערכת שלמה תדבר את מקצועות המח"ר, וכבר לא תדבר על המתמטיקה,

כל הדברים האחרים שממשיכים רגיל, אין לי גם מה לעסוק בהם, מה שהיה הוא שיהיה,

זה לא אומר שאי אפשר גם אותם לחדש בהמשך וגם מהם לעשות משהו שהוא משמעותי, אבל בחרנו דווקא את המקצועות שצריך להרים אותם, שצריך להבליט אותם בתוך המערכת. ומערכת החינוך הולכת בשנים הקרובות לעסוק אך ורק בחיזוק של המקצועות הללו על כל ההיבטים שלהם, גם פדגוגיים, גם מבחינת תוכן, גם מבחינת מיומנויות. אני בוויז'ן שלי רואה ילדים שכמו שהם מציגים היום בתיאטרון, ותסלחו לי על ההשוואה, תיאטרון ורובוטיקה, ואתם מכירים את הילדים שנמצאים בנקודת הסיום וצריכים להציג את זה חיצונית, אנחנו רוצים שכזאת חוויה תהיה לילדים, שהם צריכים לעמוד ולהציג את מה שהם עשו ואת מה שהם למדו, וזו צורת הבעה נוספת שאין היום בתוך המערכת, על כל זה אנחנו עובדים, דיברנו מיומנויות, כל כך הרבה שנים דיברו על מיומנויות, הגיע הזמן לעשות, ואם אנחנו לא נתחיל את זה עכשיו, אני אומרת לכם, זה לא יקרה, ואני אדאג שזה יקרה כי אנחנו כולנו מגוייסים לטובת הנושא הזה. המבחן יהיה חיצוני או פנימי? הרי בסוף - - - היא אמרה,

היא אמרה ארבע מטלות פנימיות ואחת חיצונית,

היא ענתה לזה. והמתנות, והמטלות הפנימיות, אגב, לא סתם יצא לי מתנות, כנראה פרויד היה אומר על זה משהו, המטלות האלה מעבר לזה שהן יהיו מתוקפות מבחינה חיצונית, כי אנחנו נייצר סטנדרטים וגם תהיה לנו אפשרות, אנחנו מפתחים מערכת שלמה מיחשובית כדי שאנחנו נוכל להיות בתוך האירועים האלה, גם הם ייגעו בסוגיות פדגוגיות שהיום, או בתחומים שהם היום, לא נוגעים בהם. זאת אומרת זה לא ייראה כמו מבחן רגיל לצורך העניין, ובסופו של דבר יצטרכו לכוון לתוך המשימה הכוללת שהיא העבודה, כי אנחנו רוצים הרי להכין את הילדים בכל התהליך הזה, לבנות עבודה עם המיומנויות שצריך בשביל עבודה,

היום הם לא יודעים לעשות את זה, היום ילדים לא יודעים לעשות את זה.

גם כאלה שמסיימים י"ב לא יודעים לעשות את זה, זאת אומרת הם מכירים את זה, מי שיושב באקדמיה מכיר, ואני רואה את בית הספר כגשר לאקדמיה, אני מכינה, אני בתוך מערכת החינוך מכינה את הילדים לאקדמיה, ומשם אני מכינה אותם לעולם התעסוקה ולחברה בכלל וכו', ולכן אני צריכה להפוך את הדברים לרלוונטיים, היום הם לא, זה לא משנה כמה שעות הם למדו זה לא היה רלוונטי. העבודה היא אישית? העבודה היא תהיה בין ילד לעד שלושה ילדים, זאת אומרת הם יוכלו לבדוק,

חשבנו גם על זה, כשיש בעצם מרכיב אישי שנבחן בצורה אובייקטיבית של כל אחד מהמשתתפים. אני אתאר כשאנחנו נבוא הנה, אני אתאר בדיוק איך זה ייראה. אני רק רוצה להגיד משהו, אני רוצה רגע לומר משהו על העבודות המטלות הפנימיות, היום יש מבחנים פנימיים, בואו נגיד את האמת, הרי כולם משחקים ככה מלמעלה, היום במקצועות ההומניים מבחנים פנימיים, ילד בוחר מקצוע אחד להיבחן בו חיצונית,

רק שתכירו את המציאות, והמבחנים הם פנימיים נטו,

בלי תיקוף חיצוני, בלי שאנחנו - - - זאת תוצאה של הרפורמה הקודמת. זה שי פירון, - - - על זה אנחנו בוכים. חברים, אנחנו מסכמים עכשיו, בבקשה. אני לא מבקרת אף אחד, אני בטוחה שלכולם היו כוונות טובות,

אבל אלה לא הכוונות, השאלה על תוצאות. אבל בסוף,

בסוף אנחנו הולכים למהלך שבו גם את המשימות הפנימיות, את המטלות הפנימיות אנחנו נדע לתקף מבחינה חיצונית, כי אנחנו נקיים מערכת של בקרה והדברים יהיו בצורה מסודרת, וזו הסיבה, תבינו את הכל, אני מבטיחה לך אורית,

כבר אמרתי יותר ממה שהתכוונתי. אבל אני מוכרחה לומר לכם שעצם העובדה שהתהליך הוא לא ברגע, הוא לא מתחיל שנה הבאה בי"ב ואני מצפה שכולם יעשו עבודות, אלא הוא יהיה תהליך של שלוש וחצי שנים, מרגע שאנחנו נשים את התוכנית על השולחן ועד שיהיו הילדים הראשונים שייצאו ממערכת החינוך כשהם עשו את הבגרות בצורה שהיא שונה, ותסמכו על כל השותפים שיהיו איתנו בדרך. גברתי השרה, הצוות שלך כבר פה, כן. כן, מזה הם חוששים תמיד, שאני מגיעה ואני אתחיל לדבר על זה, אז אני יכולה להישאר פה - - - הם יודעים שאת רוצה לעסוק בחינוך אמיתי.

סליחה, הדיון מסתיים - - - אני רוצה רק לומר תודה למירי ואני רוצה לומר לכם תודה,

היה שווה כל רגע שישבתי כאן לשמוע אתכם, כי חיזקתם אותי שזה משהו שאנחנו חייבים לעשות במערכת. גברתי השרה, לא לכל דיון, לא בוועדת חינוך ולא בוועדה אחרת מגיעים 12 חברי כנסת. אנחנו רואים גם את כמות הפניות שקיבלנו, הזכרת את המורים, מורים ותלמידים, רצינו גם לשמוע אותם אבל הזמן לא יכל להכיל את זה, אנחנו נשמע אותם בדיון הבא. יש כאן הרבה מאוד אנשים שחשוב להם המחר, לא רק המקצועות אלא המחר של התלמידים שלנו, והוצגה רפורמה והיא הגיעה לתקשורת עוד לפני שהיא נאפתה סופית, וזה נאמר כאן, נכון, אנחנו רוצים הקטנת היבחנות, אנחנו רוצים הגדלת המחר של התלמידים שלנו, אנחנו רוצים תלמידים עם יותר ידע וזהות, זה עבר פה בין אנשי המקצוע וחברי הכנסת ובדברים של השרה. ברור לכולנו שההיבחנות היא לא חזות הכל, אבל היא נייר לקמוס לחשיבות שאנחנו מייחסים לעניין. ברור לנו גברתי השרה, ואמרת את זה, בסוף הרפורמה תצליח אם המורים יידעו להפעיל אותה, הרי בסוף זה העניין, 250 אלף מורים בישראל יצטרכו, אלה שנוגעים בדבר, אנחנו - - - 8,000 מורים של המח"ר, אנחנו כבר - - - ואני אומר כאן, אורית,

האתגר של ההיבחנות אמרתי, הוא מאוד מאוד מעמיק ובסוף הוצגה פה גם חוסר שביעות רצון מהמצב הקיים, והסכמתי עם יושב ראש ועדת החינוך הקודם הקודם שאמר כאן, ואני חושב שהוא אמר את זה מאוד יפה, אל תיראי את תחטאי מכל הרעש מסביב, צריך שינוי, אנחנו רוצים שינוי, ולכל מי שהגיע לפה חשובים מדעי הרוח והיהדות, יתקיים דיון המשך לדיון הזה, זה לא יהיה דיון המשך כי זה דיון מהיר, יתקיים דיון מעמיק שבו תוצג הרפורמה וחברת הכנסת סטרוק מהיוזמות גם הביעה את הרצון שלנו להמשיך ולהשפיע גם כשדברים כבר בשלבי עיצוב, אנחנו נבקש את זה כנסת וכוועדת חינוך, תודה רבה לך השרה. תודה רבה לכם, אני אגיע גם בהמשך. תודה רבה, הישיבה נסגרה. הישיבה ננעלה בשעה 13:57.